שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. על סדר היום: הצעת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשפ"א-2020. אני מתנצל על האיחור. יצאתי למאהל של שבעה מנהלי בתי חולים כאן, סמוך לכנסת ולמשרדי הממשלה, ואני חושב שזה דבר שאסור שיקרה. אני קורא מכאן לראש הממשלה, לשר האוצר ולשר הבריאות לדאוג שהמחזה הזה לא ימשיך, אפילו לא רגע אחד. לדעתי צריך לשבת ולפתור את הבעיות כרגע לתקופה הזאת, מבלי להיכנס כעת להסדרים ארוכי טווח. אנחנו במצב מלחמה. במצב מלחמה לא יושבים ומתחילים לבדוק התחייבויות קודמות או תקציבים כאלה ואחרים. צריך לראות כרגע מה הדבר הדחוף שצריך כדי שהם יוכלו לתפקד הלאה בימים האלה ובתקופה הקרובה והחודשים הקרובים. וכמו שאנחנו יודעים כאן בוועדה וכמו שיודעת הממשלה לבוא כאן בוועדה ולבקש תקנות שבימים כתיקונם אנחנו מתקינים אותן תקנות שמגבילות את החופש של האדם, תקנות שמגבילות את הכניסה לארץ, תקנות שמגבילות את החירות של האדם וכל זה תחת הכרזה של שעת חירום. אז הכרזה של שעת חירום היא הכי שעת חירום בנושא הרפואי. אם מנהלי בתי חולים צריכים לשבור את הראש איך הם מסיימים את החודש, איך הם משלמים משכורות לעובדים שנלחמים כרגע להציל את חייהם של מאות אזרחים לא יכול להיות שבימים כאלה הם יצטרכו לבוא לשבת כאן ולחכות שיפתרו להם את הבעיה. צריך לפתור את הבעיה ולהעביר כרגע סכום נכבד לתקופה הקרובה. כשייגמר מצב החירום אז יתיישרו, יפתחו את הספרים, יעשו חשבונות, יבדקו מה התקציב שצריך להיות מה לא צריך להיות, מה מעמדם מול בתי החולים הממשלתיים, מה מעמדם של בתי החולים הציבוריים. אבל עכשיו, בזמן מלחמה עומד שם המנהל הרפואי של שערי צדק, אדם ש-35 שנה לא יצא מבית החולים הזה ובכמעט דמעות אומר: אני לא צריך להיות כאן, אני צריך להיות עם האנשים שלי,

זאת כיפת הברזל של הבריאות שלנו. אני מבקש משר האוצר, שאני מכיר את היכולות שלו ויודע מה הוא עושה בימים אלה כדי להציל את העצמאיים ואת המובטלים, ובאמת לקח על עצמו הרבה מאוד

ברגע זה לעזוב הכול ולשבת אתם, לסגור תוכנית חירום ל 5-4 חודשים, ואחר כך תקימו ועדות, אחר כך תבדקו כל מה שצריך לבדוק לעתיד. אני פונה ממש בקריאה, חוזר ממש נסער מהעניין הזה. אני חושב שאי אפשר לחכות פה אפילו לא דקה אחת. זו בושה למדינת ישראל ששבעה בתי חולים שמשרתים בפריפריה במקומות שונים בארץ אמורים להיות כאן כדי לזעוק את זעקתם. אנחנו נדון בהצעת צו איסור הלבנת הון. הצו מלא פרטים ומלא דברים, אני מבין שיש נקודות שכבר לובנו במסגרת שיחות מוקדמות וגם נקודות שראינו התייחסות עם קבלה של עמדות של כל מיני גופים כאלה ואחרים שנוגעים לעניין. אני מבין שהנוסח כאן הוא נוסח שכבר תוקן מהנוסח המקורי, ועל זה מגיע הרבה יישר כוח לך,

וגם כמובן למשרדי הממשלה ולרשויות השונות שנמצאות כאן. אז הייתי מבקש, לאחר שנשמע משהו רחב יותר על מטרת הצווים להיכנס לעניין, ואת אותם דברים שאין עליהם ויכוח נקרא בזריזות, ואותן נקודות שבהן יש צורך לעצור נעצור, נקבל החלטות ונרוץ קדימה. אני רוצה להוציא תחת ידי דבר טוב כמו שאני רגיל לעשות בדרך כלל. אני מבקש לא להשתמש יתר על המידה בדבר הזה שנקרא "הדירוג שלנו", ושלא יכתבו עלינו דברים לא טובים בכל האיגודים. זה חשוב, אני לא מזלזל בזה אפיל לא לרגע, אנחנו יודעים על חוות דעת כאלה. לא להיצמד ולהתעקש על דקויות קטנות כשלא צריך ולהתעקש כשכן צריך זה בסדר גמור. אני חושב שבסך הכל, אם למדתי טוב את העניין הזה, יש פה בהחלט דבר אחד מאוד חשוב. מעבר לדבר הבסיסי שבאמת לעצור הלבנות הון ולעצור,

תמיכה בטרור, כי תמיד אנחנו יודעים שיש קשר בין הדברים הללו, אבל גם אם לא היה קשר בין הדברים עצם הלבנת ההון היא טרור כלכלי. זה טרור שיכול למוטט גם מדינות, ואנחנו כמובן לא שם. מה שאני רואה במיוחד בצווים הללו זה באמת את האסדרה שלהם, כי זה חלק שלא אוסדר עדיין,

אני רואה את האסדרה שלהם. כדי שהאסדרה הזו תוכל להוריד חששות מהבנקים ומהגופים הללו כי אני רואה כן חשיבות כלכלית במדינת ישראל שהגופים הללו, הפיננסים למיניהם שהם לא בנקים יוכלו לפעול, יוכלו לעבוד גם למדינת ישראל ומבלי שיצטרכו להתחנן להכרה מהבנקים. זו הציפייה שלי מהעניין, זו הדחיפות שראיתי לעשות את זה גם בימים של פגרת הבחירות, ובטיעונים האלה גם השתמשתי כשפניתי לוועדת ההסכמות לבקש את הסכמתה לדון בזה, למרות שזה לא קורונה, ורמת הדחיפות יכולה הייתה להיות בוויכוח. לכן אני מבקש בואו נתמקד בשתי המטרות הללו, ונלך עם זה קדימה. מי מציג אצלכם? אנחנו נתחיל, ברשותך. תודה רבה על קיום הישיבה, אנחנו מאוד מעריכים את המאמצים ואת הכינוס שלה. אנחנו באמת פה לפחות מהצד של הממשלה, גם רשות שוק ההון וכמובן גם משרד המשפטים ובעיקר הרשות לאיסור הלבנת הון, שישלימו אותי, וגם החבר'ה פה מהרשות אהוד מוריה ויאירה פרנקל, הסגנית שלי. רק הערה כללית רשות שוק ההון התחילה לפקח על הגופים האלה כבר ביוני 2017, שזה היו בעיקר נותני שירותי נכס פיננסי ונותני אשראי, כמו שאמרת בשתי מטרות עיקריות, אחת בהיבט של "סור מרע" והשנייה בהיבט של "עשה טוב". אז בהחלט, קודם כל המטרה הייתה לנקות את השוק, אבל היום, בטח אחרי מספר שנים כשהצו הזה לצערנו עוד לא התקדם, ובאמת, בסיוע שלך אנחנו רואים שעכשיו נוכל לקדם והוא ייכנס לתוקף באמת הנושא הזה של קידום התחרות של הגופים האלה מול המערכת הבנקאית זה בהחלט ה "עשה טוב", מבחינתנו לשוק הזה, וזה הצורך המאוד משמעותי לקדם את הצו,

כשהגופים האלה באים ומתחרים מול הבנקים הם צריכים להראות באמת את הסטנדרט - - - יש פה אבסורד. מצד אחד הם גופים מתחרים של הבנקים, מצד שני הם צריכים את הבנקים בשביל להתנהל.

את זה יש לנו בכול הגופים שאנחנו התחלנו לפקח עליהם באשראי החוץ בנקאי, זה גם נותני האשראי, זה גם פלטפורמות P2P, שבסוף הם מצד אחד מתחרים של המערכת הבנקאית ומצד שני הם לא יכולים להתקיים בלי המערכת הזאת.

ההתייחסות היא לא רק למערכת הבנקאית אלא בכלל לתחרות בכל השוק גם מול המערכת הבנקאית ובטח מול הפיקוח על הבנקים בשיתוף פעולה מלא.

עושים צעדים מאוד מאוד משמעותיים יחד אתם. זאת אומרת, מהבחינה הזו, גם המפקחים וגם הממשלה מאוד מאוד רוצים בקידום של השוק, והצו הזה הוא נדבך מאוד משמעותי. לפני שנתיים הגשנו אותו אבל בגלל כל היבטי הבחירות והגלגול עם הממשלות והקנסות שבאו לא הצלחנו לקדם אותו. אני כבר מקדים ואומר בנושא מסוים הכנסנו תיקון יחסית לאחרונה, ואני מניח שגם הרשות לאיסור הלבנת הון תתייחס אליו. הוא מבחינתנו מאוד מאוד משמעותי על אילו גופים אנחנו הולכים לפקח מבחינת הלבנת הון. מבחינתנו חשוב וקריטי להבין שאנחנו נוכל לפקח על ההיבטים האלה של הלבנת הון רק על הגופים שאנחנו מרשים, זאת אומרת שחייבים ברישוי, שאנחנו מפקחים עליהם, שאנחנו עושים עליהם ביקורות. אלה הגופים שאנחנו מכירים - - - יש ויכוח בממשלה על זה. נכון. אנחנו פה בשביל לפתור את זה. הרשות לאיסור הלבנת הון אני בטוח שנגיע להסכמות, והכל בסדר. אבל אני שוב אומר שבניגוד לנוסח הראשוני שדיבר על כך שהצו יחול על היבטים מאוד מאוד רחבים, גם על גופים שפטורים, אבל גם על גופים שעוסקים והם לא צריכים לקבל רישיון, מבחינתנו הנוסח הקיים, הגדרה של נותן שירות בנכס פיננסי זה באמת מי שחייב ברישוי, הגופים שאנחנו מכירים, הגופים שאנחנו מפקחים עליהם, וכהשלמה לכל המערכת הפיקוחית שלנו הרישוי, הבקרות,

כמובן יהיו גם היבטי הלבנת הון בהקשר הזה.

הנקודה שנגעת בה היא מאוד חשובה מבחינתי,

בהמשך הדרך. מצד אחד אנחנו בני אדם ומאתנו הפוליטיקאים מבקשים שקיפות תמיד, אם יש איזה ניגוד עניינים כזה או אחר, וכאן יש ניגוד עניינים לכאורה, פר אקסלנס, אבל מצד שני אני חושב שהחשיבות הגדולה של הצווים הללו היא שהשחקנים האלה יהיו שחקנים מסודרים, מאובטחים, בטוחים מבחינת ההיבטים הללו של הלבנת הון, וכו' אבל שהם יהיו שחקנים בסוף. אני חושב שזה אינטרס כלכלי של המדינה ובמקום שאנשים כאלה ישלמו את המסים שלהם או יעשו את העסקים שלהם במקומות אחרים ולא כאן אנחנו רוצים לראות אותם כאן בצורה מוסדרת. אנחנו נשמח לשמוע שהרוח הזו מנשבת גם מהבנקים, או לפחות התירוץ שאי אפשר לעבוד אתם בגלל שהם לא מוסדרים, את זה אנחנו מסירים היום, בעזרת ה'. אחרי ששמענו את המחותן האחד נשמע את המחותנת השנייה שלומית וגמן, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון. בבקשה. אנחנו חושבים שהתקנת הצו, כפי שציין כבוד היושב-ראש, תאפשר לחברות שפועלות בתחום, לרבות תעשיית הפינטק והנכסים הווירטואליים לפעול ביתר קלות כגורם מוסדר, תוך האפשרות לנהל את הסיכונים על ידי הגורמים האחרים בצורה מבוקרת. לצד כל את אנחנו רק רוצים להזכיר שבכל זאת מדובר בסקטור, באופן כללי, שנמצא בסיכון להלבנת הון ומימון טרור. יש מנעד גדול של פעילויות בתווך הזה אבל ישנן פעילויות שהן באמת בסיכון גבוה לניצול לרעה לשם הלבנת הון ולשם מימון טרור. המצב הקיים שבו אין צו בתוקף לסקטור כבר שנתיים מגביר את הסיכון לניצול לרעה של הסקטורים הללו, והוא לא מאפשר פיקוח מסודר בתחום. אני גם אציין שהדבר פוגע במחויבויות הבין לאומיות של ישראל במסגרת הפעילות שלה והמחויבות שלה לארגון ה-FATF. עוד בנושא הזה אני אציין שהצו עבר עדכונים ושינויים בשנתיים האחרונות מאחר שבינתיים ארגון ה-FATF קבע כללים ספציפיים שחלים על כל התחום של נכסים וירטואליים המטבעות הדיגיטליים, והנושאים הללו הוטמעו גם בצו הזה כדי לשקף את הסטנדרט הבין לאומי העדכני והציפיות ממדינת ישראל,

וצמצום הסיכונים לניצול לרעה,

אני מאחלת לכולנו שנצליח להעביר את הצו באופן מהיר ויעיל כדי ליצור את האיזון הנדרש לכל הגופים. אני רוצה להודות לך ולכל צוות הוועדה שלמרות הפגרה עמלו ועבדו על הצו כדי לוודא שיהיה מוכן לדיון היום, ואני מקווה שנוכל כולנו ליהנות מתעשייה פיננסית פורחת יותר תוך מזעור הסיכונים למערכת הפיננסית הישראלית בכללותה בהינתן הצו הזה.

במקום לקושש קולות. אני מציע כך יש הרבה אנשים עם בקשות רשות דיבור. בואו ניכנס לעבודה כשיש הערות על סעיפים מסוימים, נא לשלוח הודעה למנהל הוועדה, ואלה שכאן להרים אצבע וניתן להתייחס. הייתי מציע לקחת סעיף שלם, לקרוא אותו ולהתייחס לכל היבטיו. ננסה להתמקד בנושאים העיקריים. אני רק אגיד משפט מקדים לגבי איך שתיקנו את הצו. בגלל שיש הרבה דמיון בין נותני שירותי אשראי, דמיון מבחינת הגופים גופים שגם נותנים שירותי אשראי וגם נותנים שירותי

אז מה שעשינו זה תיקון עקיף לצו שהוא כבר קיים, לצו נותני שירותי אשראי. אז הרבה מהתיקונים נועדו כדי לעשות את ההתאמה הזו להחיל את הצו גם על נותני שירותי אשראי וגם על נותני שירות בנכס פיננסי. עוד תיקונים כלליים נועדו כדי להתאים את ההוראות בצו הזה לצו שנחקק קודם לגבי מפעיל שמפעיל מערכת לתיווך באשראי, ה- P2P, וסוג אחרון עיקרי של תיקונים, כמו ששלומית וגמן הזכירה זה בעקבות תיקון של סטנדרטים בין לאומיים של FATF וזה תיקונים שנוגעים בעיקר למטבעות וירטואליים והעברות אלקטרוניות. בכפוף לזה אני אתחיל לקרוא את התיקונים העיקריים. אני מבין שאתם לא משנים פה דברים בנותני האשראי, נכון? רק דברים שבאמת היה צריך עדכון שלהם. אז אני רק מבקש להדהד לנו כשאנחנו מגיעים לשינויים.

אז נתחיל בסעיף 2 החלפת מונחים. זה מה שדיברנו, שבכל מקום שבו כתוב "נותן שירותי אשראי" אנחנו נכתוב - - - - - - אנחנו כן נחריג מקומות שבהם לא צריך לעשות את ההחלפה הזו. יש בכל זאת מקומות שבהם האבחנה בין נותני שירותי אשראי לנותני שירות אחרים היא רלוונטית. אז אתחיל מסעיף 3 תיקון סעיף 1, סעיף ההגדרות. בהגדרה "ארגון ה-FATF" במקום המילה "הארגון" יבוא "כח המשימה"; אחרי ההגדרה "ארגון ה-FATF" יבוא: ""ארגון ה-OECD" ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, "בורסה" בורסה לניירות ערך או שוק מוסדר כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994,"; אחרי ההגדרה "בן משפחה" יבוא: "הוראות הממונה" הוראות שקבע הממונה לפי סעיף 11יג לחוק, זאת הוראה מאוחרת יחסית שנכנסה לחוק איסור הלבנת הון, שמקנה לממונה על שוק ההון סמכות לתת הוראות לפי החוק, ואנחנו מגדירים אותה פה, כדי שהיא תוכל לשמש אותנו בהמשך להפעלה של הסמכויות של הממונה על שוק ההון. לאור חלוף הזמן נוספה רשימה של גורמים מחוק הפוליפרציה, נשק להשמדה המונית, ואנחנו מעדכנים את הרשימה. זה בעצם שתי רשימות שהגופים צריכים לבדוק מולם כשהם נותנים שירות. אני מקריאה: במקום ההגדרה "הרשימה" יבוא: ""הרשימות" כל אחד מאלה: רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה בהודעה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור, וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל

הומצאה לנותן שירות בדרך שנקבעה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור, ונותן השירות לא קיבל הודעה על ביטולה, רשימת הגורמים שהוכרזו כמסייעים להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית לפי סעיפים 3 או 4 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית,

"חברה מנהלת" כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל,"; אחרי ההגדרה "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים" יבוא: ""חוק הפיקוח על קופות גמל" חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה 2005; "חוק שירותי תשלום" חוק שירותי תשלום, התשע"ט 2019;"; אחרי ההגדרה "כרטיס אשראי" יבוא: ""כרטיס בנק" כהגדרתו בסעיף 59 לחוק שירותי תשלום, לרבות כרטיס שהנפיק תאגיד חוץ שהוא בנק במדינת חוץ, "כתובת ארנק של מטבע וירטואלי" מחרוזת תווים שמציינת מחזיק מטבע וירטואלי, המשמשת את נותן השירות במסגרת ביצוע פעולה,"; פה זה בעצם התייחסות למטבעות וירטואליים. נדמה לי שהייתה מחלוקת על ההגדרה. יש הערות על חוסר בהירות בהגדרה, ומה היא אומרת. ההגדרה הזאת נעשתה בשיתוף פעולה עם השוק,

קיבלנו מספר הערות. חשוב לומר שזו פעם ראשונה,

שמסדירים באיזושהי רמה של חקיקה את כל הנושא של מטבעות וירטואליים.

חשוב מאוד, אבל צריך לראות את ההערות. אם יש הגדרה שהיא טיפה יותר טובה צריך לאמץ גם אותה. נמשיך בהקראה. אחרי ההגדרה "מאגד" יבוא: ""מבטח" כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),

"; אחרי ההגדרה "מוסד ציבורי" יבוא: ""מטבע וירטואלי" יחידת ערך דיגיטאלית שניתן לסחור בה או להעבירה באופן דיגיטאלי ולהשתמש בה לצרכי תשלום או השקעה,"; שוב גם זה נעשה בהתייעצות עם השוק, אבל ראינו שגם פה כנראה יש הערות נוספות. סעיף (9) זה תיקוני נסחות, אז אני עוברת לסעיף (10): בהגדרה "מסמך רשמי", במקום "תדפיס או מכתב" יבוא "תדפיס, מכתב או שיק"; רצינו להבהיר שגם שיק זה מסמך רשמי, ותהיה לכך התייחסות גם הלאה, לצורך להגדרת מסמך רשמי לצורך מתן הקלות. אני ממשיכה בקריאה: אחרי ההגדרה "מסמך רשמי" יבוא: ""מסמכי העברה" המסמכים הפיזיים או האלקטרוניים הנדרשים לביצוע פעולה באמצעות העברה אלקטרונית," יש בהמשך לגבי העברות אלקטרוניות, ורצינו להגדיר פה לגבי המונח של שימוש במסמכי העברה שלגביהם צריך לתת פרטים. רצינו פה להבהיר בדיוק במה מדובר כשמשתמשים במונח "מסמכי העברה". גם ב-(12) יש תיקוני נסחות, אני מדלגת ועוברת לסעיף 13: במקום ההגדרה "מקבל שירות",

""מקבל שירות" (1)לעניין נותן שירות בנכס פיננסי מי שמבצע פעולה בנכס פיננסי, אף אם אדם אחר ביקש את השירות בעבורו, (2)לעניין נותן שירותי אשראי כל אחד מאלה: (א)מי שמקבל אשראי מנותן שירותי אשראי, אף אם אדם אחר ביקש את השירות בעבורו, (ב)לעניין סעיפים 3, 11 או 12 לצו, בנוסף לפסקה (1), גם מי שהתחייב במסמכי האשראי להחזיר את האשראי, למעט ערב, או מי שמבקש להחזיר את האשראי והוא אינו מקבל האשראי,"; פה בעצם ניסינו להבהיר מי הם מקבלי השירות. חשוב להבהיר שגם אם מישהו אחר פונה לנותן השירותים בשם מי שמבקש לקבל את האשראי צריך לזהות את מי שמבקש - - - ההפנייה לא צריכה להיות אחרת, כי שינינו את המספור פה. - - - - - - אה, נכון. זה אמור להיות (א). יתוקן. תודה. אני ממשיכה בקריאה: במקום ההגדרה "מקבל שירות בסכום נמוך" יבוא: "מקבל שירות מזדמן" בעבר, בצווים הקודמים הייתה אבחנה בין שני סוגי מקבלי שירות: מקבל שירות קבוע,

אנחנו, בצו האחרון, בצו נותני שירותי אשראי ובצו מפעיל שירותי תיווך חשבנו שאולי יותר נכון לעשות שימוש במונח אחר, מקבל שירות בסכום נמוך, ומי שמקבל שירות בסכום שאינו נמוך. למעשה, השאלה מי מקבל שירות בסכום נמוך ומי מקבל שירות מזדמן יש תקופה של חצי שנה שבמהלכה בוחנים את היקף הפעילות של אותו מקבל שירות ואם הוא עולה מעל לסכום של בדרך כלל 50 אלף אז הוא הופך למי שהוא מקבל שירות קבוע. אז יש פה גם היבטים של לקוח קבוע או מזדמן וגם היבטים של סכום. בעקבות פנייה שקיבלנו לקראת הדיון להחזיר את ההגדרה למקבל שירות מזדמן, כדי שלא ישתמע שסכום כזה או אחר הוא בעל סיכון יותר גבוה או נמוך החלטנו להחזיר את זה ל - - - אני חושב שזה נכון. יש בזה היגיון רב. אז התיקון הזה בוצע. אני מבקש לשים לב יהיו דברים ששונו מהצו המקורי, אז נא לעקוב אחרי השינויים, ואם בכל זאת נשארו דברים, אז כמובן להעיר עליהם. אני ממשיכה בהקראה: (1)מקבל שירות שבמהלך תקופה של חצי שנה קיבל אשראי או שירות בנכס פיננסי אצל אותו נותן שירות, בסכום מצטבר שאינו עולה על 50,000 שקלים חדשים, למעט במקרה של פעולה בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, שבה מעורבת מדינה או טריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה, הכוונה למדינות עם סיכון מוגבר, שם הרף הוא יותר נמוך הוא 5,000 שקלים, כמו בצווים קודמים. אני ממשיכה בקריאה: לעניין שירות במטבע וירטואלי מקבל שירות שבמהלך תקופה של חצי שנה קיבל אשראי או שירות בנכס פיננסי אצל אותו נותן שירות, בסכום מצטבר שאינו עולה על 5,000 שקלים חדשים, ולעניין הדרישה לחתימת מקור בסעיף 5 לצו וחובת זיהוי פנים מול פנים בסעיף 6 לצו בסכום מצטבר שאינו עולה על 50,000 שקלים חדשים;"; סתם שאלה של בור ועם הארץ התערבות של מדינה זרה וכל זה, זאת אומרת, מדינה זרה עלולה להיות מעורבת בפחות מ-50 אלף שקל - - - לא מדובר במדינה זרה. בתוספת הראשונה יש רשימה של מדינות שמוגדרות כמדינות ברמת סיכון מאוד גבוהה - - - לכן אני שואל זה כבר מתחיל

השאלה אם הנמוך יותר מדי, השאלה אם לא בסוף - - -אתה יודע, כשאתה מציב דברים יותר מדי נמוך אתה בסוף מאבד את הגבוה. בסוף תופסים את ההוא שהלך לטייל עם הרצועה,

סף הדיווח לגבי מדינות בצו הוא 5,000 שקלים. אם זו מדינת סיכון אז השקל הראשון הוא גם סיכון. אני לא מסכים עם זה, אוקיי. אבל לדעתי זה קצת ארכאי להגיד שגם בסכום כזה של 5,000 שקל - - - זה כבר סכום שהוא יותר משמעותי, אנחנו תמיד נלחצים כשאומרים את זה, אבל זה מקובל לפי ההגדרות של ה FATF. זה בערך 1000 יורו. לגבי פסקה (2)- שירות במטבע וירטואלי, פה באמת הרף יותר נמוך ופה, לגבי כל העברה ששוות ערך ל-5,000 שקלים חדשים מה שכן, רצינו, וזה בעקבות פנייה

- - -וגם של בלוקצ'יין שהעירו את זה אנחנו לא רוצים להחמיר ביחס למה שנעשה במדינות אחרות, וההחמרה הזאת לא תחול לגבי חובות שמחייבות מפגש פנים מול פנים. גם יש שתי חובות כאלה אחת זה חובת זיהוי פנים מול פנים ואת זה דרישה לחתימת מקור,

ולכן בעניינים האלה הקלנו ואנחנו לא דורשים את ההחמרות האלה. אוקיי.

מעוגן כרגע בתיקון? כן.

ממשיכה בהקראה: בהגדרה "נהנה", יימחקו המילים "ואם הנהנה הוא תאגיד, יראו את התאגיד ואת בעלי השליטה בתאגיד כנהנים"; זה גם בעקבות תיקון של חוק איסור הלבנת הון. אני ממשיכה בקריאה: במקום ההגדרה "נושא משרה" יבוא: ""נושא משרה" כל אחד מאלה: לגבי נותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד, נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, בנותן השירותים הפיננסיים, לגבי נותן שירותים פיננסיים שהוא יחיד, מי שמנהל את פעילותו של נותן השירותים הפיננסיים, שוב יש הוראות שחלות על נושאי משרה, וזה כדי להבהיר בדיוק למי הכוונה בכל אחד מסוגי ההתאגדויות. אני ממשיכה בקריאה: "נותן שירות" נותן שירות בנכס פיננסי או נותן שירותי אשראי, לפי העניין,"; שוב אנחנו מחילים את הצו על שני סוגי נותני השירות. ב-17 תיקנו את ההגדרה של "נותן שירותי אשראי" אבל בעצם זה מתחבר למה שברוך קודם דיבר. אנחנו מבקשים לא לתקן את ההגדרה של נותן שירותי אשראי ולכן לא נדרש התיקון. אז נמחק הסעיף זה.

הסעיף הזה יימחק ויישאר הנוסח הקיים שהוא מי שחייב שרישיון למתן שירותי אשראי. אני אקרא גם את הסעיף הבא: אחרי ההגדרה "נותן שירותי אשראי" יבוא: ""נותן שירות בנכס פיננסי" מי שחייב ברישיון למתן שירות בנכס פיננסי לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, למעט מי שעוסק במתן שירותי כספומט,"; כאשר שירותי כספומט זה גופים שהפעילות שלהם מאוד מאוד שונה, ויש הסכמה שלא נכון להחיל עליהם את הוראות צו איסור הלבנת הון באופן הזה. זה נעשה מול הבנקים עם כרטיסי אשראי, ולכן אין צורך להחיל עליהם את הצו. בואו נסיים עד סעיף 2. אני ממשיכה בקריאה: אחרי ההגדרה "נכס פיננסי" יבוא: ""סכום פעולה" במטבע וירטואלי, אם נעשתה הפעולה תמורת שקלים חדשים או במטבע זר, המחיר הנקוב תמורתו נעשתה הפעולה, בשקלים חדשים, נעשתה הפעולה במטבע חוץ, יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל, הידוע ביום ביצוע הפעולה, אם לא נעשתה הפעולה תמורת שקלים חדשים או מטבע זר, לפי הוראות הממונה,"; בהגדרה "עורך דין", במקום הסיפה החל במילים "היתה מדינת ההתאגדות" יבוא "אם מדינת ההתאגדות היא אחת המדינות החברות בארגון ה-OECD, גם עורך דין בעל רישיון לעריכת דין באחת המדינות החברות בארגון ה-OECD;"; זאת הקלה שהחלנו כבר בצו ה PTP. במקום ההגדרה "פעולה", יבוא: ""פעולה"- פעולה בודדת של מתן אשראי, קבלת החזר אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי"; " יש שורה של הוראות בצו שמתייחסות לפעולה, ורצינו להבהיר בדיוק כל פעם מה הפעולות הרלוונטיות שלגביהן הוראות הצו חלות. אני ממשיכה בקריאה: אחרי ההגדרה "פעולה" יבוא: ""שירות בנכס פיננסי" כהגדרתו בסעיף 11א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים,

שירות למשיכת מזומנים או להפקדתם באמצעות מכשיר ממוכן המיועד לכך, למעט פעילות המשמשת להמרה או משיכה של מטבע וירטואלי למזומן או להיפך,"; שוב שירותי הכספומט מוחרגים מהצו. אנחנו מבקשים לא להחריג מהצו פעילות שמשמשת להמרה או משיכה של מטבע וירטואלי, שם אנחנו מבקשים להחיל את הוראות הצו. זה בדיוק המקום לעשות את זה. ב- (23) זה תיקוני נסחות, וגם ב-(24). אז סיימתי לקרוא את סעיף ההגדרות. יש ליועץ המשפטי מה להעיר בעניין הזה?

רק לגבי ההגדרה של נותן שירותי אשראי ונותן שירות בנכס פיננסי בעצם הפער מתייחס לתקנות פטור שבהן ניתן פטור מרישוי לגופים מסוימים תחת תנאים מסוימים. הפער בינינו ובין רשות שוק ההון לא גדול. אנחנו סברנו שנכון להחיל את הצו גם לגבי גופים שניתן להם פטור. בעינינו הפטור מרישוי הוא בסדר, לא התערבנו בזה בהקשר של השיקולים של רשות שוק ההון, למי הם צריכים לתת - - - לא,

את רק אומרת שמה שניתן לו פטור נבדוק אותו גם כן. בהיבטי הלבנת הון.

מדובר בגופים שפועלים בישראל ונותנים שירותים פיננסיים מהסוג שמוסדר פה, ולא כפופים להוראות איסור הלבנת הון. לא רואה טעם או סיבה הגיונית להבחין ביניהם לבין גופים שהצו כן חל עליהם, למעט גופים שכפופים לחוק איסור הלבנת הון. חלק מתקנות הפטור קובעות במפורש שלגבי בנקים זרים למשל הפטור ניתן להם במידה והם כפופים להוראות איסור הלבנת הון במדינת OECD שבה הם קיבלו את הרישיון. יש גופים שלגביהם אין תנאי כזה, זאת אומרת הוראות איסור הלבנת הון שחלות עליהן הן לא - - - צו נותני אשראי. שם יש התייחסות לקטע של רק אלה עם רישיון או לא? בצו נותני שירותי אשראי קיים הנוסח של מי שחייב ברישיון, שאנחנו בזמנו גם התנגדנו, וכמובן ברגע שהותקנו תקנות הפטור - - - תקנות הפטור הותקנו לאחר מכן והסיכום מול רשות שוק ההון בתקנות הפטור שהם יתנו פטור מרישוי לגופים האלה בתנאי שהוראות איסור הלבנת הון חלות עליהם. וזו הדרישה שלנו כעת. אנחנו בזמנו הסרנו את ההתנגדות מתקנות הפטור מתוך הנחה שרשות שוק ההון תעמוד במילה שלה ותחיל הוראות איסור הלבנת הון על אותם גופים שניתן להם פטור מרישוי. איסור הלבנת הון שקיים קיים על הרבה גופים וגם על אזרחים. הרבה יותר מסודר ויותר הגיוני לומר שמי שמחויב רישוי למה הוא מחויב רישוי? כי אנחנו רוצים שיהיה מוסדר ומפוקח בצורה מלאה. ברגע שהוא לא מוסדר רישוי, הוא לא מחויב בהסדרת רישוי, אני חושב שבמקרה הזה זה לא נכון לעשות את זה - - - בחלק מהמקרים הוא לא חייב ברישוי כי יש לו רישוי ממדינה אחרת ויש תנאי של תקנות הפטור "...וכן שחלות עליו הוראות איסור הלבנת הון באחת ממדינות ה OECD". זה תנאי. יש גופים ש- - - שאין תנאי כזה. הם נותנים שירותים פיננסיים כמו נותני שירותים פיננסיים אחרים פה בישראל נותן שירות שכן חייב ברישיון יעמוד בהוראות איסור הלבנת הון, וגוף שנותן את אותם שירותים או שירותים דומים שניתן לו פטור מרישוי משיקולים כאלה ואחרים - - - את יכולה לתת דוגמה של סוג של גוף שלא כמו הגופים הזרים שעומד בתנאים האלה שם אני מבין שאין מחלוקת אבל גופים שהם בתוך המדינה ולפי תקנות הפטור בעצם הם לא חייבים ברישוי, ולמה בעצם פוטרים אותם? כי כמו שהיושב-ראש אמר, לכאורה אמור להיות איזשהו קשר ביניהם כי אם הם לא חייבים ברישוי אז אולי הפעילות שלהם לא מספיק משמעותית, לא מספיק חשובה. את יכולה לתת איזושהי דוגמה שתמחיש את ההבדל ביניכם? לדוגמה, אם אני זוכר נכון יש אגודות חקלאיות שיש להם פעילות מסוימת מול חברי האגודה בכל מיני מסגרות חקלאיות או התיישבותיות כאלה ואחרות, שאנחנו לא סברנו שהתכליות של החוק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים בין אם זה התכליות היותר כלליות ובין אם - - -המנהל התקין אלא גם התכליות של הגנת הצרכן לא שייכות בהיבטים האלה, ולכן אני חושב שהפער הוא לא גדול, אבל אנחנו לא נוכל לפקח על הגופים האלה שלא נמצאים תחת הפיקוח שלנו בהיבטים של הלבנת הון ואני אומר אני חושב שאנחנו צריכים להשוות את עצמנו, כמו שאמר היושב-ראש, לא רק לצו הלבנת הון של האשראי אלא גם לצווים האחרים. הרי גם יש צו,

של הלבנת הון במערכת הבנקאית, או צווים מול גופים אחרים שגם שם - - - הראש שלי אומר יש הגדרות של רישיון. אתם רוצים להרחיב את ההגדרות של רישיון? טפלו בזה בחקיקה אחרת, אין בעיה. זה מהמבט שלי. זה מה שנראה לי כרגע, ונשאר בנוסח

שני דברים. נאמר כאן לגבי הסכמה בין רשות שוק ההון לבין הרשות לאיסור הלבנת הון אנחנו לא מכירים סיכום כזה, וגם סיכום כזה לא קיבל פומבי ואנחנו בהחלט מסכימים להותרת הנוסח על כנו. אני רוצה להעיר לגבי הגדרת מקבל שירות מופיע: לעניין נותן שירות בנכס פיננסי מי שמבצע פעולה בנכס פיננסי. החשש שלי בנוסח המקורי של צו נותני שירותי מטבע מופיע: "מי שמקבל שירות מנותן שירותי מטבע". כאן כתוב- "מי שמבצע פעולה בנכס פיננסי". זה יכול להוביל לתוצאה קצת מוזרה. אני אתן דוגמה: אם בעל רישיון רוצה להעביר היום כספים לארצות הברית או לקבל כספים מלקוח בארצות הברית כשהלקוח שלו זה לקוח בארץ שאומר- אני רוצה לקבל לחשבון שלי כספים, מקבל השירות שלו יהיה הגורם בארצות הברית שמעביר את הכספים, תוצאה שבעיניי היא בלתי מתקבלת על הדעת, כי הוא לא מכיר את הלקוח הזה, והוא לא עורך לו הכרת לקוח, והוא גם לא יכול לערוך לו הכרת לקוח. לכן הייתי רוצה איזשהו דיון לגבי ההגדרה הזו מי שמבצע פעולה בנכס פיננסי. אני חושב שצריך שיהיה ברור שהלקוח זה מי שמקבל את השירות, מי שמבקש לקבל את השירות, כאן בארץ. אני חושב שעודד אופק צודק. אני חושב שזה שריד לנוסח הראשוני כשדובר על ביצוע פעולה, ששינינו אותו בכל הסעיפים האחרונים. טוב, היו באמת תיקונים שנעשו בסעיף אבל בסדר. אני חושב שצריך לעשות מי שמקבל שירות בנכס פיננסי ולא מי שמבצע פעולה. מקובל? מבחינתנו כן. שלום לכולם. אני רוצה להצטרף בהקשר הזה למה שמאיה אמרה. אני חושבת שצריך להכיר את ההיסטוריה החקיקתית של חוק שירותים פיננסיים מוסדרים וגם בעצם חוק איסור הלבנת הון שמראש הטיל את החובות לא על מי שיש לו רישיון אלא על מי שחייב ברישיון. החוק עצמו כולל שורה של פטורים מהנושא של רישיון וגם הסמכה לפטור בתקנות. אני מסכימה עם מאיה שכשהיה הדיון הזה - - - אנחנו לא מדברים על מי שפטור מחובת הרישוי על פי החוק.

כמובן, לא צריך להחיל עליהם חובות של הלבנת הון, וגם להחריג אותם מחובת הרישוי הנושא הזה נלקח בחשבון. לעומת זה, כאשר היה את התקנון של הפטור מרישוי נאמר, כמו שמאיה אומרת, שהשיקולים לפטור מרישוי והשיקולים של הלבנת הון זה שיקולים שאינם חופפים זה לזה, ולכן נטפל בזה במסגרת הצו. אני מצטרפת למאיה בהקשר הזה כי זה אכן מה שנאמר, ולפיכך, מה שהייתי מציעה לקראת הדיון הבא לבדוק גוף גוף מאלה שקיבלו פטור האם אכן ראוי לפטור את כולם מהחובות של הלבנת הון.

אני מפורום יועצים ונותני שירותים פיננסיים. אני רוצה להתייחס להגדרה של מזדמן כשמדובר בשירות פיננסי, גם כשמדובר ב-50 אלף שקל, כי אנחנו מדברים על שירות שניתן לעובדים זרים ולעובדים אחרים שהם עוברים ושבים הסכום של 50 אלף שקל הוא סכום עדיין נמוך מדי, ויש כאלה שבהעברה של 4,000-3,000 דולר זו העברה חודשית קבועה שלהם של שכר. גם במדינות אחרות בעולם הסכום הזה הוא יחסית גבוה, שכר של 50 אלף שקל הוא יחסית נמוך, ולכן אנחנו סבורים שצריך להעלות את הסף. מדובר פה באנשים, עובדים זרים או אחרים שבאים, נותנים מגע אחד, הולכים ושבים ויכול להיות שאפילו יש להם הלוואה חודשית, אם זה גם כאן דרישת המסמכים תביא בסופו של דבר למצוקה או לפנייה רק לבנק הדואר או בנק אחר שייתן להם את השירות. אני לא חושב שכאן הייתה הכוונה עד כדי כך לצמצם את היחסים עם גורמים אלה, אלא להרחיב את השירות לגורמים מזדמנים. לכן אנחנו חושבים שהסכום הזה הוא נמוך מדי. אני אתייחס. הרף של 50 אלף שקלים הוא רף שנקבע בהתאם למה שנקבע ב FATF, הוא גם מופיע בכל הצווים האחרונים. כלומר, זה רף שנדון.

גם על הגדרה של - - -?

מעל 50 אלף שקלים בחצי שנה - - - זה סף הדיווח. מדווחים על פעולה כבר חייבים להיות מול לקוח שמזוהה ומאומת ומכירים אותו. אחרת אין משמעות לדבר הזה. זה סף הדיווח. זה סף שקיים בכל התחומים, גם לא סף נמוך. התיקון פה היה שיש הקלה שבין 5,000 ל-50 אלף, הדברים שדרושים נוכחות פיזית כמו זיהוי פנים מול פנים או חתימת מקור את זה לא יצטרכו. הוא לא ייחשב שמקבל - - -ומה שעורך הדין מלין

זה שהסכום של 50 אלף יהיה יותר גבוה.

צודקים נציגי הממשלה במובן הזה שגם ברוב הצווים האחרים זה - - - אצבע. הבנתי. עוד משהו בסעיף ההגדרות, עורך הדין מלין?

אבל אני חושב שעל החיבור של המזדמן נעבור בהמשך, כי מה שאמר היועץ המשפטי לגבי הנושא של האימות, אז חלק מהדברים שיש בהמשך גם אם לקוח שהוא מזדמן, חלק מהדברים יכולים להיות מאוד בעייתיים על לקוחות שרוצים להיכנס לשירות המזדמן הזה, אבל נדבר על זה בהמשך. נגיע אליהם. תודה רבה על רשות הדיבור. אני יועצת משפטית ומדברת גם בשם איגוד הבנקים הזרים והמוסדות הפיננסיים שפועלים בישראל. רציתי לחדד ולחזק את הנקודה של הצורך בהחלת הצו רק על מי שלמעשה מחויב ברישיון. החברים באיגוד פועלים בכל מיני מתכונות ומתווים שונים ומפוקחים ברחבי העולם, גם בהקשר של היבטי איסור הלבנת הון ולכן חשוב מאוד לא ליצור את האי-הלימה הזאת, וכמובן את האי-ודאות של התחולה הטריטוריאלית,

פעילות שנעשית כולה מחו"ל אל תוך ישראל. גם יש מדינות בעולם שלא יכולות לדווח על פי רגולציה מקומית לרגולטורים אחרים כי זה יכול לשמש כעבירה פלילית או אחרת. לכן חשוב שאם כן רוצים להחיל על מדינות כאלה חובות דיווח צריך לוודא שזה לא גורם להם איזושהי הפרה של חוקים אחרים, ובאמת להתאים את זה לצווים אחרים שקיימים בישראל. רציתי להתייחס להגדרה של מקבל שירות. יש את המילים "או מי שמבקש להחזיר את האשראי" ואני אתן דוגמה. בעסקאות ניכיון שטרות לא פעם קורה שמי שמבקש להחזיר לנו את האשראי זה המושך בשטר.

אין לנו היכרות אתו, הוא לא לקוח שלנו והוא לא מקבל אצלנו שירות ואנחנו נשמח שהוא ישלם לנו את האשראי הזה. קרה לנו לא פעם שביקשנו מאנשים כאלה להזדהות והם מסרבים. הם כן מוכנים לשלם את הצ'ק שמשוך על שמם. אנחנו מבקשים או לשנות את המילים האלה ככה שיכילו עסקאות כאלה, או בעצם לבטל את המילים האלה בהגדרה. השאלה אם הוא נחשב כמבקש להחזיר את האשראי והוא לא מקבל האשראי, הוא מושך הצ'ק ואתם פונים אליו בתור זה שמשך את הצ'ק השאלה אם הוא נחשב כמי שמבקש להחזיר את האשראי. הרבה פעמים הוא פונה אלינו ואומר אני רוצה לשלם את הצ'ק שחזר. זה הוחרג, בעבר, העניין הזה. תנו לנו דקה למצוא את זה. אז בעיקרון אתם מקבלים את התיקון. לא לשכוח להתייחס לזה בהמשך הדרך. אני רוצה לדבר על סעיף 1(5) הגדרה של מטבע וירטואלי. כמו שנאמר על ידי היועץ המשפטי לוועדה זו הגדרה ראשונה, אבל מדובר בהגדרה שהיא חסרה.

אנחנו מסתכלים פה רק על שני סוגים של מטבעות וירטואליים, מה שמוגדר כמטבע,

שזה מטבע כמו מטבע של שקל למסחר, או מטבע שמייצג סוג של מנייה או אגרת חוב. אם הכוונה היא לצמצם ולא לעשות למטבע שהוא שימושי, אז

אתם רוצים להגיד על זה משהו? אני מציע שתחזור שוב על הדברים. אני אומר שההגדרה של המטבע היא הגדרה מצומצמת, זאת אומרת שיהיה אפשר לעשות שימוש לצרכי תשלום או השקעה. ישנם סוגי מטבעות וירטואליים אחרים שלא נופלים תחת ההגדרה. אז אם זה נעשה ביד מכוונת שווה לקבוע לאשר את זה מצומצם או להכניס גם מטבעות אחרים שהם מטבעות של שימושיות במערכת, כמו בדומה לנקודות טיסה או תווים וכן הלאה. הייתה כוונה להגביל את זה למטבעות וירטואליים מהסוג הזה, ובאמת, העולם של מטבעות וירטואליים הוא מאוד מאוד רחב. אין באמת הגדרה מילונית לדבר הזה, ואנחנו לא רוצים להרחיב את זה לנקודות טיסה ודברים כאלה. אז פשוט להבהיר שהצו פועל רק על מטבעות שהם currency או security,

למניה אג"ח או מטבע ביטקוין שמוגדר כמטבע. את מסכימה עם ההבהרה הזאת?

זה צריך לבוא לידי ביטוי בצו?

הנוסח. אנחנו נעבור לסעיף 2. בבקשה. נגיד משהו בכל זאת לעניין מושך הצ'ק. אתם רוצים להתייחס? זה חוב שאתם חייבים לנו, בינתיים בואו נמשיך. אני קוראת: "הכרת הלקוח 2. (א)לעניין סעיף זה, "הכרת הלקוח" כוללת בין השאר, בירור מקור הנכסים הפיננסיים

ובכלל זה מקור החזר האשראי וזיקתו של מקבל האשראי אל מי שהתחייב להחזיר את האשראי או מי שמבקש להחזיר את האשראי, עיסוקו של מקבל השירות, מטרת האשראי שניתן או השירות בנכס פיננסי,

ואם סורב בעבר מקבלת אשראי או מקבלת שירות בנכס פיננסי, לפי העניין, מכל גורם שהוא מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון ומימון טרור, לגבי תושב חוץ, גם בירור זיקתו לישראל וכן בירור אם הוא איש ציבור זר, לגבי איש ציבור זר גם מקור משאביו הפיננסיים, ולגבי מי שהוא בעל עסק, גם סוג עסקיו. (ב)נותן שירות לא ייתן אשראי או שירות בנכס פיננסי,

בפעם הראשונה, למקבל שירות שאינו מקבל שירות מזדמן, בלא שזיהה את מקבל השירות ובלא שביצע לגביו הליך של הכרת הלקוח, לפי מידת הסיכון שלו להלבנת הון ולמימון טרור, נותן שירות יערוך רישומים של פרטי הכרת הלקוח. (ג)במתן אשראי או שירות בנכס פיננסי,

למקבל שירות שאינו מקבל שירות מזדמן, שהוא איש ציבור זר או במקרה שבו הנהנה הוא איש ציבור זר, יפעל נותן השירות לפי הוראות אלה: נותן שירות לא ייתן אשראי או שירות בנכס פיננסי,

בפעם הראשונה, אלא אם כן התקבל אישור לכך מנושא משרה בנותן השירות, מתן אישור כאמור ייבחן לפי מידת הסיכון של מקבל השירות להלבנת הון ולמימון טרור, התברר לאחר מתן אשראי או שירות בנכס פיננסי,

כי מקבל השירות או הנהנה הוא איש ציבור זר, לא ייתן לו נותן השירות אשראי נוסף או שירות נוסף בנכס פיננסי, לפי העניין, עד לקבלת אישור מנושא משרה בנותן השירות לפי פסקה (1). ליישום סעיף קטן זה לעניין איש ציבור זר, רשאי נותן השירות לפעול לפי הנוסח של הטופס שבתוספת השנייה.". אז קודם כל חשוב לי להגיד לפרוטוקול: יש התחייבות שלנו כלפי משרד המשפטים שההוראות כאן לגבי איש ציבור זר יחולו באמצעות הוראות שהממונה ייתן גם על איש ציבור מקומי. זה התחייבות שנתנו גם

צווים אחרים. זה משהו אחר. זה דברים שהועדה בעבר לא הסכימה. היא לא הסכימה לאיש ציבור מקומי. ההתנגדות בעבר לאיש ציבור מקומי הגיעה מכיוון משרד האוצר ולכן תמיד הפתרון היה שזה ייעשה באמצעות חוזרים של הממונה על שוק ההון, כדי שזה לא יהיה בתקנות. אני מבין, אבל זה קצת לעקוף את הוועדה. לכן אני אומרת את זה לפרוטוקול. אם לוועדה יש התנגדות, אז תגידו. המשמעות בעצם שהיא אומרת: לא יהיה כתוב פה איש ציבור מקומי, בצו, אבל בעצם, בהוראות הפנימיות שלהם כרשות שוק ההון שהם מוסמכים להוציא לשוק, הם יכתבו שגם איש ציבור מקומי הוא ברמת סיכון גבוהה. ומה האופציה השנייה? שיכתבו גם פה על איש ציבור מקומי? זה לא התבקש מלכתחילה. היא פשוט מבהירה שאת האיש ציבור מקומי מכניסים במסגרת ההוראות,

בעיניי, שאלה. כשהוועדה מחוקקת פה על איש ציבור זר הכוונה היא דווקא איש ציבור זר, להוציא איש ציבור מקומי. יש דבר אחד שלא יכול לקרות שבתקנות או בצווים יהיה כתוב "איש ציבור זר", שכל אחד מבין שאיש ציבור זר כן ואיש ציבור שאינו זר לא. אבל לכתוב כאן ככה ובפועל, באמצעות תקנות אחרות - - - קודם כל, זה לא החלטה של הוועדה. הוועדה אישרה כבר בצו זירות סוחר הוראות לגבי איש ציבור מקומי, כך שזה לא משהו שהוועדה מהותית מסרבת, אלא שזה משהו פנימי בתוך משרד האוצר שלא רוצים שזה יהיה בצו, ולא ניכנס לסיבות. זה לא הוראות שלא קיימות בחקיקה. השאלה שלי זה אם אנחנו משנים עכשיו זה כדי לפתוח להם מסלול שאז הציבורי המקומי יהיה כמו הזר, שפה. כן, זה יהיה באמת אותו הדבר, פשוט באמצעות ההוראות של הממונה ולא בצו. זה צו של משדר האוצר. זה מה שאושר בעבר אבל שוב זה שיקול דעת של הוועדה. כרגע מה נוהג בעניין הזה? זה מה שעשינו בצווים אחרים. בצווים אחרים הוצאתם כבר הנחיות פנימיות? יצא חוזר לגופים מוסדיים שזה לא מעתיק את ההוראות שקיימות בצו. זה אומר פשוט מאוד שאחד מהסיכונים שקיימים, מעבר לסיכונים אחרים שלגביהם צריך לעשות בקרה מוגברת, זה גם אנשי ציבור,

זה לא קובע את אותן הוראות, כלומר זה לא מעתיק את הוראות הצו. אם יש לזה הצדקה? ודאי שיש לזה הצדקה. כמו שיש סיבה להטיל חובות על אנשי ציבור זרים יש סיבה גם להטיל חובות בנוגע לאנשי ציבור מקומיים, מבחינת היבטי סיכון הלבנת הון. ולראיה זה קיים כבר בחקיקה. אנחנו הסכמנו להעביר הוראות לחוזרים אבל מבחינתנו זה יכול להיות גם פה בתוך הצו.

מבחינתי לא, כי אני לא נכנס לסוגיה שאני לא - - - אני רוצה להבין אתם לא מעתיקים את ההוראות. כלומר, לא כל הוראה שמופיעה פה בצו בעצם תוכל באמצעות - - - אתם בעצם באים ומצהירים דבר אחד שאתם בסמכויות שלכם, בלי קשר לצווים הללו, יש לכם אפשרות לעשות דברים. בסדר, אל תשאלו אותי. כמו שלא שאלתם אותי עד היום, אל תשאלו אותי עכשיו. יש הבדל גם ברמה הקונצפטואלית בין לבוא ולומר מה שחל על איש ציבור זר נקבע בצו. איש ציבור מקומי לא נקבע בצו, אבל אנחנו כרגולטור אומרים לכם שהוא בסיכון קצת יותר גבוה שימו לב יותר. זה משהו אחד. אבל לקחת את כל ההסדר שמופיע פה עכשיו בצו ולהחיל אותו באמצעות ההסדר על איש ציבור מקומי? זה נראה לי בעייתי ובעיניי זה סוג של עקיפה של הוועדה. אז יש הבדל בין שני הדברים. השאלה מה מהם אתם עושים. אל"ף, בעיניי אין עקיפה של הוועדה כי זה לא מובא לאישור הוועדה מראש. משרד האוצר מסיבותיו לא מבקש לחוקק את זה. הוא לא מבקש לחוקק. זה לא שנקבעת איזושהי חובה, איזושהי אמירה של הוועדה אנחנו לא מוכנים לאשר את זה. אבל הסכמות של הממונה לפי החוק היא לתת הוראות איך להפעיל את הצווים הקיימים. יש להם סמכויות להוציא - - - יש הבדל בין לבוא ולומר - במסגרת ניהול הסיכונים שלכם איש ציבור מקומי, שימו קצת יותר לב אליו כי יש לו רמת סיכון גבוהה, זה בעיניי נכנס למה שכתוב בסעיף - - - אבל אני לא רוצה העתק-הדבק. לבוא ולומר הוועדה קבעה משהו מסוים ואני פשוט לוקח, העתק-הדבק, זה בעיניי לא חלק מהוראות הממונה, כי זה לא איך להפעיל את ההוראות שהוועדה קבעה. זה בעצם בקשה של משרד המשפטים. לילך וגנר תתייחס. אני אשמח להתייחס. באישור ההיוועצות של צו האשראי ששר המשפטים נתן בזמנו, נכתב מפורשות ואני אקרא לכם: "אציין כי הובא לידיעתי שהוראות נוספות בדבר חובות הנוגעות להכרת לקוח שהוא איש ציבור מקומי ייקבעו במסגרת הוראות של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מכוח סמכותה לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים". זאת אומרת, אנחנו מצהירים את זה לפרוטוקול בהקשר הזה למען הסדר הטוב וכי זה הופיע במכתבי ההיוועצות לגבי צו האשראי, וגם הצהרנו את זה לפרוטוקול,

למיטב זכרוני, ואנחנו מצהירים את זה לפרוטוקול כאן. זה לא אומר שעכשיו אנחנו מחילים את הצו as is, על איש ציבור מקומי. זו בדיוק הייתה השאלה שלי זה הבדל גדול,

אתם לוקחים את ההוראות של הצו לגבי איש ציבור זר ומחילים אותו as is לגבי איש ציבור מקומי, בעיניי זה בעייתי. לא, זו לא הייתה הכוונה. וכמו שאמרתי בעבר פשוט עשינו את זה פה למען הסדר הטוב כי זה בסמכות של הממונה בכובע אחר, אבל זה הוכנס למכתב ההיוועצות לגבי צו האשראי. פה לא עשינו את זה כי כבר עשינו את זה בצו האשראי, אז לא חזרנו על זה, אבל אנחנו רק מצהירים על זה לפרוטוקול למען הסדר הטוב. אז שוב, תוכלו להבהיר מה בדיוק אתם כותבים בהוראות הממונה? שהקונספט הוא באמת הקונספט של איש ציבור מקומי, וזה יוצא מכוח הוראות של ניהול סיכונים שמתייחסים לסיכון הזה. ממילא זה בכל מקרה גם לדעתי גם בצווים האחרים אין הגדרה אחידה גם לזר וגם למקומי. יש ניואנסים שהם אולי מעט שונים.

נקודת המוצא שזה ייצא מניהול הסיכונים. אבל אתם לא - - - להגביל את זה מבית עסק. שזה יישאר בדיוק בהתאם להגדרה בחוק הפיקוח,

כאמור. שם אין הגדרה כזו. אנחנו חושבים שמבחינת הטיפולוגיות של סיכונים

בהיבטים של שירותי פקטורים שעובדים

והיינו מבקשים שהוועדה הנכבדה תבחן הקלה בהקשר הזה, כלומר להחיל את ההקלה גם במקרים נוספים. לגבי סעיף

שני ימי עסקים - - - אם כבר נותנים את ההקלה לא צריכים להרגיש קפוצים בהקלה. האשראי כבר ניתן, אין דרך לחזור. אז לפחות לאפשר לקבל את הפרטים האלה תוך תקופה מעט יותר ארוכה

אבל אז אתה פותח בעצם מנעד רחב,

כן, האמת היא שזה משהו שצריך לתת לגביו אולי הבהרות,

היא באמת לגבי איזה שהיא עסקת הלוואה לנכס פיזי, ריאלי, שלגביו ניתנת הלוואה והוא באמת בסיכון יותר

זאת אומרת מי שמקבל

אם כך אז אין לנו הערה. השאלה שלי, אולי הבהרה יש פה הכבדה, בצו הזה. נכון שמדובר על צו שמתקן צו קודם, אבל הניסיון גם מלמד מה היה בצו הקודם.

זה מניסיון של השנתיים האחרונות, כולל ביקורות שאנחנו כגופים שמבקרים גם עורכים במקומות. הדבר הזה הוא מאוד מאוד בעייתי ונדרש פה להבנתנו תיקון בעניין הזה. אולי תתקנו אותי אם אני טועה לכאורה האימות

ה"למעט" נמצא באמצע המשפט, לא בסיום המשפט. הוא אומר שכאילו משתמש מהמיעוט שבסעיף 4(א) שהמיעוט הוא רק לגבי האימות ולא לגבי האופן שבו אתה רושם את הפרטים.

אם היה כתוב "...לאמת את פרטי הזיהוי של מקבל השירות המפורטים בסעיף..." "...למעט מקבל שירות מזדמן" - זה היה עושה שכל.

בסעיף שדורש את רישום פרטי הזיהוי של המזדמן

ו-4 על פי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4. כלומר, ההפניה לסעיף 4 היא לצורך איזה מסמכים

אבל כתוב "על אף האמור". המשפט מורכב משני חלקים. החלק הראשון הוא שנותן השירות לא

זה הסעיף הקיים. מבקש שתבדקו את הטענות ותנו לזה תשובה בהמשך הדיונים. אני רוצה להעיר פה את הזרקור על נקודה לא ברורה לגבי נותני שירותים פיננסים שעושים זאת באמצעים

לא חושבת שזה מאוד מכביד, זה חלק מהפרטים לנהל את הסיכונים, להבין מאיפה הוא מגיע,

ופה אנחנו אומרים שאנחנו צריכים כתובת. זה חשוב לנו, כי לא כולם גרים בירושלים או בגדרה. אני מבקש את ההסתכלות שלכם שוב, כי באמת בסכומים שהם קטנים זה נראה רע. אני לא אומר, יכול להיות שהכתובת יותר חשובה מכתובת ה e mail, כי בסוף הכתובת, השם, פרטים ושם

אני רוצה בעצם שתסתכלו על זה מהפוזיציה של חברות הפינטק שעוסקות בתשלומים, כל עולם העברות הכספים, עולם הארנקים האלקטרוניים. החברות האלה מתמודדות מבחינה תחרותית עם האפליקציות של

נכון להיום התקנות לא חלות עדיין על נתוני שירותים בנכס פיננסי, אז אנחנו רוצים לבקש מהרשות להצמיד את פרסום התקנות בלוחות זמנים לפרסום הצו. מה שמאוד חשוב לחברות האלה זה להתחרות בדיוק באותה

היום יש כל מיני דברים, ולא פחות מתצהיר של עורך דין. השאלה אם צריך את כל העניין של פנים מול פנים.

שמופיעה בכל הצווים. זה משהו שאולי אפשר לאתגר, אולי במסגרת הצו המאוחד, אבל כרגע זה לא הדיון במסגרת הזו, כי זו באמת שאלה

למיטב ידיעתי, ובעניין הזה אפשר גם לשמוע גם את נציג הפיקוח על הבנקים, כי זה באמת לא תחום האחריות שלי, אבל למיטב ידיעתי לפי נוסח הצו היום, גם תאגיד

זאת אומרת, יכול להיות שההסתמכות שלהן, כל הפעולה של איך שהם עובדים, לא בטוח שהיא בכלל תקינה.

אני נוהג פה עם משאית. אני לא רוצה לנהוג ברכבת שכל רגע ישימו לי קרון

אני יכול לחדד, ברשותכם? אני חושב שחידדנו מספיק. ברשותך,

סמכות של רשות שוק ההון לעשות את ההתאמות ספציפית לגבי סעיף 3, שזה משהו שחשוב לנו לוודא. גם בנושא הזה בלא

גם של רישום של פרטים לפי סעיף 3 וגם אימות הפרטים לפי סעיף 4

כממונה, יש סמכות די רחבה להבהיר איך מפעילים את ההוראות האלה לגבי טכנולוגיות - - - שזה יכול להיות מה שעושים הבנקים. או שאתם מפרשים את זה אחרת. זו הייתה הכוונה בחקיקה.

אנחנו נמצאים בתיקון סעיף 4. אני אקרא את התיקון

שוב, יש פה שאלות להערות שהיו בסעיף 3,

תגבשו סופית ותבואו עם נוסח לאחר ששמעתם את ההערות הנכונות והבונות.

יבוא "העתקים מאושרים ממסמכי היסוד של התאגיד"; זו גם הקלה, שמאפשרת לאמת עם מסמכים רבים יותר.

בפסקה (4), במקום "ככל שפרטים" יבוא "אם

מסמכי הזיהוי המקובלים בשירות מן הסוג הזה באותה מדינה שנעשה בה הזיהוי, ובלבד שבמדינה זו קיימת חקיקה המחייבת זיהוי לקוחות"; שוב, גם פה מדובר בהקלה לגבי מסמכים שאתם אפשר לאמת

האמור בסעיפים 3(ב) ו-5 לגבי רישום נהנה, לא יחול על מקבל שירות שהוא, מוסד ציבורי,

חבר בורסה, חברה מנהלת, קופת גמל, הקדש ציבורי הרשום במרשם

בעצם קיימים הרבה מצבים של שיתופי פעולה כאשר נותני שירותים בנכס פיננסי מבצעים את הזיהוי עבור סולקים או תאגידי עזר בנקאיים. זה יכול לקרות גם בתהליכי איגו"ח של הלוואות, וכן הלאה. נוצר פה מצב שמסיבות טכניות, כדי לעמוד בדרישות של שני הגופים נדרש להחתים את הלקוח גם על הצהרה של הצו הנוכחי ובנוסף גם על הצו הבנקאי, מה שמייצר,

כפילות בעוד שהנוסח הוא כמובן אותו הדבר. האמת היא שזו הערה שהתקבלה ממש ביממה האחרונה. אם אפשר שנבחן אותה ונתייחס בישיבה הבאה.

הערות נוספות?

הוא סעיף של זיהוי פנים אל פנים.

רוב התיקונים הם טכניים חוץ מאחד,

תיקון סעיף 6. 9. בסעיף קטן (א) ברישה, במקום "לא ייתן אשראי למקבל שירות שאינו מקבל שירות בסכום נמוך" יבוא "לא ייתן אשראי או שירות בנכס פיננסי,

למקבל שירות שאינו מקבל שירות מזדמן" ובמקום "על פי" יבוא "לפי"; במקום פסקה (1) יבוא: "(1)נותן השירות או מי מטעמו שנותן השירות התקשר עמו לצורך זה"; במקום סעיף קטן (ג) יבוא: "(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי נותן שירות לבצע זיהוי של מקבל שירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי של מקבל השירות על פי הוראות הממונה.". יש פה תיקון קטן שנעשה לגבי זיהוי פנים מול פנים על ידי מישהו שנותן השירות התקשר אתו. רצינו להבהיר שזה ביחס לנוסח הקודם שם היה כתוב "לרבות עובד של תאגיד קשור", הכוונה היא לא לפגוע באפשרות לעשות שימוש בעובד, אלא רצינו פה להרחיב, וחשוב לי להגיד את זה לפרוטוקול כל מי שהוא מטעמו של נותן השירות זה יכול להיות גם עובד, יכול להיות גם מישהו אחר שהוא התקשר אתו. אז המטרה היא פה להקל. מצוין שזו הקלה, אבל אמיתית, אני לא רואה בזה לחלוטין הקלה, כי מקודם זה היה "לרבות" ולא "למעט", ועכשיו נוסף "שנותן השירות התקשר עמו לצורך זה", ואין אחידות מבחינת הנוסחים, אז ככה שזו דווקא הכבדה מסוימת ביחס לנוסח הקודם.

אם זה היה מישהו מטעם, לאו דווקא בהקשר של התקשרות ואני לא נכנס עכשיו למה זה אומר "בהתקשרות", באיזה מובנים, אבל לעומת המצב הקודם שזה היה מישהו מטעמי, מהותית, ניתן היה לבצע את הזיהוי פנים מול פנים, וכעת הוסיפו דרישה שהיא מכבידה ביחס לנוסח הקודם והיא דרישת התקשרות, שאני לא יודע בדיוק מה היא אומרת. אין איזושהי פרשנות לזה.

גם אין אחידות בצו עצמו בהקשר הזה, אבל היינו מבקשים לוותר על התיקון הזה. ככל שזו הקלה, אז בואו נשאיר את ההקלה הקודמת שהייתה. לפחות לטעמנו, איגוד חברות האשראי ולשכת המסחר לא נדרשת הקלה נוספת.

אנחנו חושבים שזה דווקא מבלבל, כי עובד זה ברור, עובד הוא תמיד מטעם. כשאני כותבת "נותן שירות" זה לרבות מי שעובד אצלו, אז כמובן שנותן שירות זה לא אדם יחיד, ברוב המקרים.

- - או מי מטעמו, למה צריך להוסיף את ההתקשרות? כי בעניין הזה רצינו להבהיר גם שזה יכול להיות גורם חיצוני, ואם זה גורם חיצוני אז כן צריכה להיות איזושהי מערכת יחסים ביניהם שמסדירה את החובות שלו, בכל זאת זו חובה, לפי הצו, ומי שעושה אותה במקום נותן השירות צריך להבהיר לו, הוא בעצם עושה מיקור חוץ, עושה outsourcing לחובה שחלה עליו, אז חשוב להסדיר את זה בצורה ברורה. עודד אופק כן צודק שיש כאן איזושהי

בניסוח הנוכחי "מי מטעמו" לא חייב להיות התקשרות. מבחינתנו, ברגע שזה מישהו חיצוני, הייתה דרישה שהיחסים ביניהם יוסדרו בצורה רשמית החובות, האחריות תוסדר. לא היו פה הנחיות אבל אנחנו חושבים שכך זה נעשה. ברור, בגלל זה. אז השאלה למה צריך להוסיף את המילה "התקשרות". אין לנו עדיין הנחיות בנושא, אבל מה שלמעשה היא מנסה לומר נראה לי די ברור, אבל אפשר לציין את זה לפרוטוקול, גם בנוסח הקודם וגם בנוסח הנוכחי שאם מישהו עושה מטעמי את התהליך לפי הצו, אז האחריות לוודא שהוא פועל בד' אמותיו של הצו היא של מי ששלח אותו. זה גם לא מנקה את מי ששלח אותו מכל אחריות.

אז זה היישום האופרטיבי. אז השאלה אם צריך את המילה "התקשרות" או שאפשר לוותר עליה ולעשות "מי מטעמו", ובזה נגמור את העניין. אנחנו דווקא חושבים שזה מבהיר שזאת בעצם הדרישה המהותית,

אם יש גורם חיצוני זה חייב להיות עם התחשבות מסודרת שמעבירה את החובות שחלות עליו. זו הפרשנות שהייתה מבחינתנו גם קודם, אבל אנחנו באמת מעדיפים שזה יהיה ברור. אז תקבעי "הגורם הפועל בסמכות" או "מטעם". אז ברור שיש לו - - - הם רוצים להבהיר ש"מי מטעמו" זה לא סתם מישהו שתפסת ואמרת לו - - - אבל מה שמפריע לעודד אופק זו התוספת של המילה "התקשרות" שאין לה הגדרה. מה זו ההתקשרות? אם אתה לא מגדיר את ההגדרה הזו - - -מי שהוסמך מטעמך. איך הסמכת אותו זו כבר בעיה אחרת, אבל אתה לוקח אחריות. אני יכול להתייחס, באמת שבמצב רגיל אם לא היינו בשוק שהוא יחסית שוק חדש, אז גם הייתה הוראה ספציפית שהייתה מסדירה את ההתקשרות עם צד שלישי, באופן כללי, רוחבי. בין היתר היא הייתה חלה כאן. כאן פשוט יש נסיבות שבהן אין הוראה כזו, עדיין, והשאלה אם אנחנו מציינים את זה ככה בלי שיש ברקע הוראה שמסדירה את זה האם אנחנו לא עלולים להכשיל פה, ולא להיות מספיק ברורים בנושא. כי במצב הרגיל, אני מסכים אתך לחלוטין. אם היום הייתה הוראה שבאמת הייתה מסדירה את נושא ההסתייעות בצד שלישי אז לא היה צריך להתייחס לזה דווקא כאן. השאלה מתעוררת רק בגלל שכרגע אין עדיין

עודד, מה אתה אומר? אני חושב שזו הכבדה, עדיין, אבל כך או כך אם עומדים על העניין הזה של "נותן השירות התקשר עמו", אז לפחות שלא יופיע "לצורך זה", שעלול להשתמע שזה לצורך הספציפי הפרטני של הזיהוי. שיהיה "קשור עמו", "מי מטעמו שנותן השירות התקשר עמו". אנחנו חושבים שזו הכבדה, והסתדרנו שנתיים גם בלי זה, אנחנו לא רואים את הסיבה להוסיף את זה דווקא בהסדר התיקון ואגב התיקון הגדול. חשוב להבהיר שזו התקשרות לא להספקת שירותי אוכל או משהו כזה, זה לגבי הזיהוי פנים מול פנים. יש לזה חובה מהותית בצו, ולכן רצינו להבהיר - - - אבל אם הוא עורך דין שעושה לי עוד כמה דברים אחרים, אז הוא לא יכול לעשות בשבילי את זה?

אבל אתה צריך להגיד לו מבחינתי אני מעביר לך את האחריות לעשות זיהוי פנים מול פנים מטעמי, לפי - - - אז תסתפקו בזה שהוא מטעמי. חשוב לנו להיות גלויים שזו הדרישה. יכול להיות שמה שעורך הדין אופק מתנגד לו זו הדרישה להתקשרות, אבל מאחר שמבחינתנו היא קיימת גם ככה אנחנו רוצים שהיא תהיה ברורה לשוק, לשקף את זה בצורה הוגנת ולא אחר כך לבוא אליהם בטענות למה זה לא נעשה.

לא. אלה דבריי בנוגע לזה. הערות נוספות? מישהו עוד ביקש?

אני מציע שתחשבו על זה שוב. אני מבין את מה שאת אומרת וזה נכון, שלא לעשות מצג שווא הפוך, ולתת לאנשים לטעות. אבל מצד שני, השאלה אם אנחנו לא מכבידים. כרגע נשאיר את זה ככה ותעשו חשיבה נוספת, עם שיעורי הבית שלכם. אני מודה לכם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה